בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. היום יום חמישי, 15.12.22,

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות),

חבר הכנסת איתמר בן גביר. אנחנו